צוהריים טובים,

כ' בכסלו, 14 בדצמבר 2022. אני מתכבד לפתוח את הדיון הראשון של הוועדה המיוחדת להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות),